שלום לכולם, צהריים טובים, ראש חודש טוב לכולם.

אתמול היה תפילת השל"ה הקדוש, ערב ראש חודש, אז היום א'.

במקום השלה הקדוש הייתי באי-אמון,

כל אחד וההשל"ה שלו. 31 במאי 2022, למניינם צריך לומר. אנחנו ממשיכים בישיבת מעקב בנושא המתווה לקיצור תורנויות המתמחים.